אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכלכלה של הכנסת. 7 בדצמבר 2020, כ"א בכסלו התשפ"א. הנושא: הצעת חוק שירותי תעופה, התשפ"א-2020, ממשלתית שמספרה 1373, והצעת חוק של מספר חברי כנסת, הצעות שימוזגו. בבקשה, תציג לנו את הרקע. אדוני, מדובר בהצעות חוק לתיקון הוראת השעה שקובעת למעשה איך חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), יחול מה שנקרא בתקופה הקובעת, בשל משבר הקורונה. כרגע, לפי הצו שהוועדה דנה בו בשבוע שעבר, התקופה הקובעת אמורה להסתיים בסוף דצמבר, ובתקופה הזאת חלות ההטבות לפי החוק, בשינויים שונים שהותאמו למשבר הקורונה. הצעות החוק שכרגע מונחות על שולחן הוועדה, עניינן בקיצור התקופה או המועד להשבת התמורה, השבת הכספים ששילמו נוסעים בעד כרטיס טיסה. הוראת השעה כזכור האריכה את התקופה הזו מ-21 ימים מיום שפנה הנוסע בכתב, לתקופה של 90 ימים, מסיבות שונות שנדונו כאן בהרחבה, בין היתר קשיים תזרימיים של חברות התעופה. כרגע ההצעות גם הפרטית של חברי הכנסת יעקב מרגי,

יבגני סובה ויצחק פינדרוס, וגם הצעת החוק הממשלתית הן מבקשות לקצר. התקופה שמוצעת בהצעת החוק הממשלתית היא 30 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה, והצעת החוק הפרטית 21 ימים מהמועד שנקוב בכרטיס הטיסה. ככל שהוועדה תחליט על מיזוג ההצעות האלה, המיזוג יהיה טעון אישור של ועדת הכנסת. מי שנכנס עכשיו לדיון שומע כאילו אנחנו החמרנו, היה 21 ימים ושינינו ל-30.

21 ימים מיום שפנה הנוסע. כן, אבל זה 30 יום לעומת ה-90 יום שיש בהוראת השעה.

אמרת בהתחלה. זה נשמע כאילו החמרנו את המצב. חברי הכנסת, אנחנו נמצאים כבר בשלב הכנה לקריאה שנייה ושלישית. דיון כבר קיימנו. כן, אבל יש משהו חשוב שאנחנו רוצים להוסיף. אני אגיד מה השלב שבו אנחנו נמצאים. הצעת החוק הממשלתית כמובן עברה קריאה ראשונה, היא כרגע בהכנה לקריאות שנייה ושלישית.

ככל שהיא תמוזג, ואז אנחנו הולכים לפי הנוסח הממשלתי, ככל שוועדת הכנסת תאשר את המיזוג, נהיה בשלב הכנה לשנייה ושלישית. אני מציע שנתחיל את ההקראה בסעיפים. היא דומה להצעת החוק שדנו בה הרבה.

ועדיין לא קרה כלום. עדיין לא החזירו כסף.

יש תהליך, הוא לא מושלם. יש מי שמחזיר יותר,

נוספה בעיה, נדבר עליה בהמשך, שכסף מוחזר לסוכנים, והסוכנים - - אין להם כסף להחזיר. אמרתי בהגדרה, זה מרטיב להם את היובש התזרימי, זה מתעכב אצלם. אנחנו גם בזה נטפל, נכניס שינוי או הסתייגות, איך שנקרא לזה.

זו הצעה שיכולה להיות נדונה כאן בוועדה. לעורכת הדין רננה שחר יש מה להוסיף על

אז מה אנחנו עושים?

הוועדה יכולה להצביע על המיזוג של הצעות החוק. אנחנו נצביע על המיזוג של הצעת החוק הפרטית עם הממשלתית. בסוף, הנוסח יהיה של הממשלתית. מי בעד המיזוג? הצבעה בעד, 5 אושר. אין מתנדים, אין נמנעים. המיזוג אושר. אושר ויובא לאישור ועדת הכנסת.

את רוצה להקריא לנו? בבקשה. בצד של הטכניקה המשפטית אני רק אגיד שעשינו עוד סעיף הוראת שעה בתוך חוק הוראת השעה זה נראה נורא, אני מתנצלת אבל בכל אופן, מי שקורא את הנוסח המשולב של הוראת השעה נניח בפרסומים הרגילים, הוא יכול לראות בדיוק את התקופה שזה יחול, ההוראה המיוחדת, זה לא ידרוס ויזואלית את ההוראות הקודמות, ולכן זה נותן יותר ודאות מבחינה טכנית למה חל בכל נקודת זמן,

מעניין אותם גם מה בטיסה של מחר אבל גם מה היה בטיסה לפני חודש.

רת"א מפרסמת נוסח משולב של הוראת השעה כפי שהתחייבתם בוועדה? יש באתר.

ואתם מעדכנים אותו כמובן. כמובן. כל המהדורות המסחריות גם מתפרסמות בנוסח משולב.

"הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש,

תיקון) (תיקון מס' 2) (הוראת שעה, קיצור המועד להשבת התמורה), התשפ"א 2020 הוספת סעיף 2א 1. אחרי סעיף 2 לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש, הוראת שעה,

התש"ף 2020‏, יבוא: "הוראת שעה, המועד להשבת התמורה 2א. על אף האמור בחוק זה, לעניין טיסה שמועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה שהונפק לגביה הוא מיום ט"ו בכסלו התשפ"א (1 בדצמבר 2020),

" אם יורשה לי פסק זמן בהקראה,

אנחנו כתבנו את התאריך מתוך הנחה שזה יסתיים עד ה-1 בדצמבר. זה לא קרה, לכן זה לא רטרואקטיבית אלא נבקש לקבוע תאריך. " (1)במקום פסקה (2) בא: "(2) בסעיף 3(א)(2), במקום "21 ימים מהיום שהנוסע או נותן שירות סוכנות הנסיעות כאמור בסעיף 15, לפי העניין, פנה אליו בכתב" יבוא "30 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה,"; (2)פסקה (2א) נמחקה." " להסביר?

בעצם, אנחנו מציעים שהמועד להשבת התמורה מטיסות לטיסות שמועד ההמראה המתוכנן שלהן החל מהיום שהוועדה תקבע, יהיה 30 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה. זה משנה את המשטר כרגע, שזה 90 ימים מהמועד הנקוב בטיסה, זה משנה גם את המשטר של חוק טיבי הקבוע, משום שבחוק טיבי זה 21 ימים מיום שהנוסע פנה בכתב. שימו לב. זאת אומרת, אין פה איזה דרישה שהנוסע יפנה בכתב אלא יש פה איזה דד-ליין קבוע שבעצם מנסה להתחשב בכך שייתכן שיש קשיים לנוסעים לפנות בכתב לחברות התעופה, קשה להוכיח שפנו בכתב, ולכן הצענו איזשהו דד-ליין יותר ארוך מ-21 ימים באיזושהי הנחת עבודה שלוקח לנוסעים זמן לפנות. זה נראה לנו פחות או יותר מחזיר את הדברים לקדמותם. אני רוצה להוסיף. חברת הכנסת הילה שי וזאן, תאמרי לנו מה את מציעה להכניס בחוק. אני מציעה להכניס בסוף את מה שאני מאמינה שגם בהצעת החוק הממשלתית כיוונו, וגם אנחנו ודאי פה בוועדה, להכניס את סוכנויות הנסיעות שכרגע הן נופלות בין הכיסאות.

כיוונו שיוחזר הכסף. בוודאי. כיוונו שיוחזר הכסף, ולא רק על ידי חברות התעופה, זה מה שאני מתכוונת. התכוונו שהכסף יוחזר לצרכן בכל מקרה על שירות שהוא לא קיבל בפועל.

אני מציעה פה, יחד עם חבריי שגם חתומים על הצעת החוק שהגשנו, להוסיף סעיף שקובע שנותן שירותי סוכנויות הנסיעות, שמפעיל טיסה או מארגן הטיסה העבירו לו כבר תשלום בשל הטבה לנוסע שרכש ממנו כרטיס טיסה, יודיע על כך לנוסע כאמור בתוך עשרה ימי עסקים מיום קבלת התשלום. לעניין זה, נוסע נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהתקיימה לגביה עילה מזכה בהתאם להוראת חוק זה, בהפחתת העמלה שהוסכם עליה בעת רכישת כרטיס הטיסה.

אנחנו כמובן לא רוצים לפגוע בסוכנויות הנסיעות אבל אנחנו רוצים לוודא שמרגע שהסוכנות קיבלה את הכסף מחברת התעופה, ולא יאוחר מעשרה ימים, הם ישיבו - - - כי היום אין שום חוק שמחייב אותם חוץ מהגנת הצרכן,

אנחנו מתעסקים רק בחברות התעופה, כמובן מהמקום של האינטרס הצרכני, ואנחנו קצת נתנו לסוכנויות הנסיעות ליפול בין הכיסאות. חשוב לציין שהרבה מהעסקאות של צרכנים שנעשות כיום ראינו את זה באלפי תלונות שקיבלנו בכלל מתייחסות לעסקאות שנסגרו מול סוכנויות ולא ישירות מול חברות התעופה. שזה מובן. אבל יש עוד חלק בהצעה שלך. החלק השני אומר שנותן שירותי הנסיעות, שמפעיל הטיסה או מארגן העבירו לו תשלום כאמור בסעיף, טרם חקיקת חוק זה, יעביר את התשלום לנוסע כאמור באותו סעיף, תוך עשרה ימי עסקים.

מרגע שהוא קיבל את הכסף מחברת התעופה או המארגן, ישיב את הכספים ללקוח בתוך עשרה ימי עסקים. אוקיי. אני חושב שזה סביר.

נציגי סוכנויות הנסיעות, שבהתחלה הביעו רצון כן להיות שותפים לזה, ואחר כך משיקולים שלהם, כאלה ואחרים, בחרו להדיר את רגליהם, וכאמור אמרנו להם שהאינטרס הצרכני הוא הראשון במעלה מבחינתנו ואנחנו נעביר את זה כך או אחרת.

חברי הכנסת, התייחסויות.

למרות שהייתי פה בחוץ בוועדת הכנסת, אני מצטרף לדבריה של חברת הכנסת הילה שי וזאן. אני חושב שהסוגיה הזאת היא סוגיה שטרם נפתרה באמצעות החוק. אני אומר את זה בצער רב כי מכל הפניות שאנחנו מקבלים עולה תמונה עגומה אם זה מבחינת האנשים שלא קיבלו כספים, אם זה מבחינת סוכני הנסיעות; יש כאלה שבאמת עושים את המלאכה, מה שנקרא, מקבלים החזר מחברת התעופה ומייד מחזירים, ולצערי יש כאלה שלא מחזירים את הכספים, מעכבים את הכספים, מסיבות טכניות. יש כאלה שאומרים, אנחנו מזמינים חבילה וכשחלק מחברות התעופה מחזירות לנו כסף אז אנחנו מנסים לשחק עם הכספים האלה, כלומר למישהו להחזיר קצת לפני, למישהו אחרי, בסופו של דבר אין סדר בנושא הזה. אנחנו דנו פה בעניין של השבת כספים, נדמה לי חמישה-שישה דיונים היו פה בנושא הזה. היום התמונה היא רחוקה ממה שאנחנו רצינו לראות. יש חברות תעופה זרות שבכלל לא מחזירות, נותנות רק ואוצ'רים וזו שאלה לרת"א, זה לא שאלה שכנראה המחוקק יכול למצוא לה פה תשובה יש סוכני נסיעות שאומרים: מה אתם רוצים, אנחנו בפשיטת רגל, אנחנו נפשוט רגל ומה תגידו, תלכו איתנו לבית משפט?

המדינה פה לא נותנת שום פתרון, ואני אומר את זה לצערי. אז יכול להיות שהחוק הזה יכניס קצת סדר בעניין הזה, ואני כמובן רואה שיש פה תמיכה רחבה בחוק הזה גם מהאופוזיציה, גם מהקואליציה כי זו הדרך היחידה להכניס קצת סדר לסיפור הזה.

עורך דין טלי לאופר, אני חייב גילוי נאות, היא הפכה להיות הערוץ המרכזי שלי באי ודאות, בסבך הזה. כל פניות הציבור שלי מועברות דרכה, ובסטטיסטיקה זה אחוז מכובד.

תודה רבה. אני חייבת להגיד,

אני לא ראיתי שום הצעת חוק שהייתה לי אפשרות להתייחס אליה בצורה פורמלית, ואני אומרת לחברת הכנסת הילה שי נפגשתי איתה,

הייתה פגישה מצוינת אבל נכון, אני אמרתי בפגישה ואני חוזרת ואומרת גם עכשיו. זה מאוד מאוד לא הוגן ליצור עכשיו הכבדה רגולטורית על ענף משרדי הנסיעות ועל משרדי הנסיעות. אני מבקשת לציין שחברות התעופה קיבלו גרייס מטורף - ואני בעד והייתי בעד, זה לא קשור אליהן - קיבלו גרייס של חודשים על גבי חודשים לטפל בנושא ההחזרים, כשסוכני הנסיעות עמדו מול הלקוחות שלהם ונאלצו להגן ולדחות ולדבר ולטפל, הכול כמובן בלי תמורה.

כשחברות התעופה, אחרי כל כך הרבה חודשים יתחילו להחזיר ומתחילות להחזיר את הכספים במסות מטורפות, פתאום סוכן הנסיעות נדרש ומחויב תוך כדי לטפל בזה. זה לא ככה. היו הרבה אי סדרים. לקח הרבה זמן. הנזק מחברות התעופה לא נכנס על היום שבו הוא היה אמור להיכנס.

ויושב-ראש הוועדה יודע עוקבת באופן אישי אחרי כל תלונה ותלונה שלא מקבלת פתרון, והדברים תמיד מסתדרים. אני מבקשת לתת זמן להסדיר את הנושא הזה.

הרי גם את,

מסכימים שכסף שהוחזר לכם, אתם צריכים להחזיר. חד-משמעית.

בקטע הזה של העמלה, למרות שהטיסה לא בוצעה, הרי עשיתם עבודה, הסכמנו שצריך לנכות את העמלה. מה זאת אומרת צריך לנכות את העמלה? מה שהוסכם עם הלקוח, במועד הרכישה. שהם ישאירו את העמלה בידיהם.

אנחנו לא מתכחשים. טלי, השאלה היא כזאת. הילה רצתה חמישה ימים, אני אמרתי שזה לא מעשי, נתתי עשרה ימים. כבוד היושב-ראש, יש לי שאלה. חוק שירותי תעופה כבר מטיל עלינו חובה לנהוג בעקביות,

לקדם את האינטרס של הלקוח, וכך אנחנו עושים. גברת לאופר היקרה, התיקון ייכנס, חברי הכנסת דורשים את זה. אני יכול לבוא לקראת לא כדי להתמסחר בסבירות גבוהה, כדי לתת לכם זמן היערכות בגלל שלא כל הצוותים חוזרים, אני יכול להגדיל את זה לשבועיים או 15 ימי עבודה, ימי עסקים. זה יכול להיות סביר. אני שוב אומרת - - - אך לא מעבר לזה. קודם כול, יש לי שאלה פורמלית. האם תהיה לנו אפשרות להגיב בכתב להצעת החוק כי לא הייתה לנו אפשרות כזאת? קודם כול, זה לא הצעת חוק, זה כרגע תיקון.

דיון. הילה לא תגנוז את החוק הזה, היא תגיש אותו אחר כך לא בהוראת שעה ולא בצו. אין בעיה. בלי שום קשר את יכולה להגיב, עומדת לך הזכות, אבל אנחנו כרגע בתיקונים, בסעד שאנחנו נותנים לצרכנים זה מתבקש כי הרי לא עמלנו לריק. לא עמלנו לכך שהחברות יחזירו וזה ייתקע בצומת אחר.

אם את חושבת שזה קריטי אני מוכן להוסיף לכם עוד חמישה ימי עסקים, לא יותר מזה. אני שוב אומרת, רק בבקשה, לא לשים אותנו במצב שבו אנחנו נמצאים בעל כורחנו באיזושהי הפרה - - - תודה,

אני רק אתייחס.

לוקח מול הבנקים זמן לבצע את ההעברה. צריך להחזיר עובדים מחל"ת - - - הבנתי את הצורך ולכן נתנו עוד. 15 ימי עסקים. אם זה רק לצורך הוראת השעה, אני אבקש לא פחות מ-30 יום, לצורך הוראת השעה, וזה הוגן מאוד בהתחשב - - - 30 יום של החברה ו-30 יום, הוא שכח שהוא שילם כרטיס בסוף. סליחה, חברות התעופה קיבלו 90 יום ו-120 יום - - - זה מיום שהם קיבלו את הכסף. זה מעל ומעבר,

תודה, טלי. ורק להוראת השעה. רק שייאמר שלחוק הזה כמובן אנחנו מתנגדים נחרצות. תודה. מישהו מהאורחים או מחברי הכנסת רוצה להתייחס? הרשות להגנת הצרכן, נמצאים איתנו? אפשר לקבל התייחסות שלכם? אני הפסקתי לחלוב, מי שלא רוצה להתייחס. אם לא תחלוב, איך תקבל חלב? הרשות, רוצים לדבר? אם לא, נעבור הלאה. אין לנו זמן מיותר. יעקב, בוא נשמע עקרונית את ההתייחסות שלהם לדבר הזה כי אנחנו יודעים שהעניין הוא לא חוק ולא תקנה, העניין הוא היישום. הייתי איתכם לאורך כל הדרך. אנחנו כמובן תומכים בהסדרה של השבת הכספים לצרכנים, גם לצרכנים שרכשו באמצעות סוכני נסיעות, אנחנו חושבים שזה מתבקש. אנחנו גם קיבלנו תלונות על הדברים האלה, וזה נראה לנו פתרון הולם. תודה, גברתי. אני שמח שהוספת את זה לפרוטוקול. היועץ המשפטי, תקריא את הנוסח. אני יכולה לשאול שתי שאלות? תמיד את יכולה, אחרי שאיתי יסיים. אני רוצה גם להעיר הערה לנוסח שרננה שחר הקריאה וגם להקריא את התיקון. שוב, הוא יעבור כמובן עיבוד טכני בנוסח. אנחנו מסמיכים את הייעוץ המשפטי לתקן

תודה. בתיקון שהוקרא של הצעת החוק הממשלתית נמחקה פסקה 2א שנוגעת לקביעת מועד השבת התמורה בשל ירידה בהכנסות התיקון שהוועדה דנה בו בחודש אוגוסט האחרון ולכן צריך יהיה לתקן. מכיוון שהם מציעים למחוק את הפסקה הזאת, כי מועד השבת התמורה יקוצר, צריך ברמה הטכנית למחוק את האזכור של הטיסה גם בסעיף 6 לחוק העיקרי, כפי שהוא חל בהוראת השעה. לעניין השבת הכספים ששולמו לסוכני נסיעות נותן שירותי סוכנות נסיעות, שמפעיל טיסה או מארגן העבירו לו תשלום בשל הטבה לנוסע שרכש ממנו כרטיס טיסה, יודיע על כך לנוסע כאמור בתוך 15 ימי עסקים מיום קבלת התשלום. לעניין זה "נוסע" נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שהתקיימה לגביה עילה מזכה בהתאם להוראות חוק זה. התשלום, כמובן כשיוחזר, תופחת ממנו העמלה שהוסכם עליה בין הנוסע לסוכן במועד הרכישה. צריך להוסיף שזה כמובן יהיה תקף גם רטרואקטיבית. תכף אני אגיד, זאת הוראה אחרת, ודאי. יש הסדר צופה פני עתיד ויש את ההוראה שנוגעת למה שהיה לפני שהחוק הזה נכנס לתוקף. הסעיף הבא הוא בעצם חובת העברת הסכום לנוסע: נותן שירותי סוכנות נסיעות יעביר לנוסע כאמור בסעיף קטן (ב) את התשלום כאמור באותו סעיף קטן,

15 ימי עסקים מיום קבלתו ממפעיל הטיסה או מהמארגן. אני רק אגיד שהתיקונים האלה ישולבו בסעיף 15 לחוק העיקרי, כפי שהוא נקרא בהוראת השעה, אנחנו נוסיף תיקון להוראת השעה.

עכשיו אני מגיע בעצם להוראת מעבר, הוראה שחלה אחורה, כלפי עבר, שלפיה נותן שירותי סוכנות נסיעות שמפעיל טיסה או מארגן העבירו לו תשלום, לפני פרסומו של התיקון הזה, יעביר לנוסע את התשלום בתוך 15 ימי עסקים מיום פרסומו של החוק, כלומר מיום פרסומו של התיקון. כפי שאמרתי, יש הסדר צופה פני עתיד ולגבי מה שהיה בעבר, כל הביטולים שנעשו בעבר לפני התיקון. אוקיי. אם אין התייחסויות נוספות אנחנו ניגשים להצבעה.

בבקשה. אני רוצה להגיד בצד המשפטי לוועדה. יש חובת השבת כספים בדין הישראלי. גם אם לא היה חוזה, יש חובה. כמה זמן? העובדה שבן אדם מחזיק כסף לא שלו היא לא חוקית במדינת ישראל. כמה זמן? זה לא קבוע. אין מועדים להשבה, בזה אתה צודק, אדוני. זה נתון לתביעות.

אני לא יודעת לדבר בשם הממשלה משום שאנחנו לא ראינו את זה ולא מכירים. אני לא יודעת אם משרד התיירות נמצא פה בזום ויכול אולי להתייחס. רננה, את רוצה לנהל את הדיון? עשית לי את זה עם הרשות להגנת הצרכן. את רוצה להמשיך לנהל את הדיון?

זה לא קשור לתיירות, רננה. תגידי את עמדתך, ואנחנו החלטנו. אנחנו לא עובדים אצל הממשלה. אני רוצה לשאול שאלה. אנחנו עובדים בשביל הממשלה לעיתים. כולנו עובדים בשביל הציבור, אדוני. אתם הצעתם גם חובת הודעה וגם חובת השבת כספים, שניהם באותו יום,

אני תוהה למה צריך גם חובת הודעה וגם חובת השבת כספים.

חובת השבה, אני חושב מספיק. אפשר להוציא את חובת הודעה. חובת השבה. אני שמח. אני טעיתי ושתקתי.

חובת השבה. אמרתי, למה להכניס את עצמי בין שני ענקי משפט? טעיתי. אני חושב שאין פה מרווח זמן גדול שצריך גם וגם. אני חושב רק השבה. אנחנו גם התלבטנו בזה.

כולנו עובדים אצל הציבור, איך קיימת את זה הלכה למעשה.

אז למעשה מדובר רק בחובת השבה. תודה. יש צורך רק לקבל הכרעה לגבי המועד שבעצם בו תחול ההוראה. שזה תלוי מתי החוק יאושר. אינני יודע,

אם אנחנו נספיק היום להניח את הצעת החוק, היא כוללת גם שינויים, אנחנו גם אמורים להניח עוד הצעת חוק מורכבת ומאוד רחבת היקף היום. אם היום לא, אז מחר. תנסי, תעשי את כל המאמצים. אם הוא יגמור, שיהיה מחר. השאלה אם לא כדאי לנקוב כבר בתאריך. אפשר

מיום פרסומו של החוק. אני חושב שכדאי לכתוב 15 בדצמבר. זה תאריך עגול, שיהיה גם ברור לציבור. בסדר.

לגבי טיסה שמועד ההמראה הנקוב בכרטיס הטיסה הוא מיום 15 בדצמבר ואילך. זה בחלק הראשון.

אבל לגבי השבת הכספים שאצל סוכני הנסיעות, כפי שאמרתי, יש גם הוראת מעבר, לגבי מה קרה לפני שהחוק הזה ייכנס לתוקף. יש שני חלקים. תודה.

ממלאת מקום היועץ המשפטי של חברת אל על,

מקווה שלא תעלי על מוקשים כמו איגוד הבנקים.

- - - בעיה אצלך, גברתי. תבקשי ממגדל הפיקוח שיפתח. דוד מלובני, בבקשה, ובינתיים תטפלי בתקלה. בוקר טוב לחברי הוועדה, שעושים עבודה חשובה מאוד. אני רוצה לציין שני דברים מאוד מאוד חשובים. ראשית, אני מצטרף לחבר הכנסת הצעיר, שדיבר על הנושא של כמויות מטורפות של תביעות שהוגשו לבית משפט. כמויות מטורפות זה ניסוח של יבגני. ניסיתי לזהות מכלל הצעירים פה מי אומר כמויות מטורפות של תביעות, הגעתי ליבגני.

בכל מקרה, המצב הוא כזה שבגלל שבהוראת השעה אין סנקציה, חברות התעופה פשוט שולחות את הנוסעים לבתי משפט, אומרות להם: אתם רוצים כסף, תלכו לבית משפט.

אני חושב שחשוב מאוד, בשביל שהצעת החוק הזאת לא תהיה תיאורטית, לתת בה מרכיב של סנקציה. בקשר למשרדי הנסיעות, חלק גדול מאוד ממשרדי הנסיעות או סגר את שעריו או פשט את הרגל או חדל לתפקד, וכל כסף שחברות התעופה מעבירות למשרדי הנסיעות זה מעין כסף על הקרח. לכן, חשוב להכניס עוד מרכיב בהצעת החוק, שזה שחברת התעופה מעבירה כסף למשרד הנסיעות, לא פוטר אותה בסופו של יום מלפצות את הנוסע. אי אפשר לעשות את זה. תודה, אדוני. אני חושב שזה מאוד בעייתי כי האחריות של חברת התעופה היא לנוסע וזה שהיא בחרה להעביר את הכסף דרך משרד הנסיעות, לדעתנו מבחינה משפטית זה לא פוטר אותה.

זה תקופת קורונה. אני חייב לומר את זה. נכון שהייתה צריכה להיות סנקציה. יש חוקים אחרים שמעגנים את הזכויות. אנחנו באנו רק לתת מענה. - - - תודה. כשאני מדבר לא מפריעים. בכלל, כשכל אחד מדבר לא מפריעים. זה תיקון שנועד לתקופה המסובכת הזאת של הקורונה ואי הוודאות שהייתה כרוכה בכל הסיטואציה של המגפה. אני חושב שלא צריך להוסיף על זה גם את הסיפור של הסנקציה. אני חושב שחברות התעופה פחות או יותר מתפקדות לצערנו הרב, הלוואי והיינו יכולים לומר את זה גם על חברות התעופה הזרות.

פניות שהגיעו אליי מסוכנויות וחברות תעופה זרות שאין להן מענה כמו חברות התעופה הישראליות. האחוזים הם גבוהים ויש חוקים אחרים שנותנים סעד. אני רק רוצה לומר שבסוגיות צרכניות אחרות, ומשרד המשפטים נדרש לזה לא יודע איך נקרא המושג המשפטי לא בהכרח עמדה הזכות לצרכן לקבל ובגלל המצב הגיעו לאיזושהי הידברות, בגלל שזה כמו - - - כמו כוח עליון.

לכן אני בא ואומר, לא צריך לשים סנקציה. אני חושב שדי בזה שיש חוק שמחייב ועומדת לו הזכות לממש. אדוני, צריך אולי להגיד שאין בהוראות האלה כדי לגרוע - - - אמרתי. היה צריך לכתוב את זה גם. יש כאן בעצם חובה, אנחנו מכניסים כאן הוראה חדשה שלא קיימת היום בחוק העיקרי לפני שהוראת השעה נכנסה לתוקף, בעצם בחובות על סוכני הנסיעות.

צריך לכתוב שזה לא גורע מחוקים אחרים.

מהחובות של המפעיל להשיב את התמורה. זאת השאלה. מה הקשר? אם הסוכן לא משתף פעולה ומפר את הוראות החוק. אני לא חושבת שהמפעיל צריך להחזיר פעמיים אבל לא התעמקתי בשאלה.

אומרת, אם הוא השיב את הכספים לסוכן אז הוא פטור.

אני חשבתי שאתה מדבר על חוקים צרכניים אחרים. לא.

אנחנו נצביע. רק הבהרה קטנה. תוך כדי, מכיוון שזה נוסח שגובש עכשיו תוך כדי הישיבה, הוראת המעבר שנוגעת לחובת השבת הכספים על ידי סוכני הנסיעות היא למעשה לגבי התקופה שלפני ה-15 בדצמבר, כלומר 15 בדצמבר 2020 זה היום הקובע לעניין הזה. תודה.

מי בעד הצעת החוק, כולל התיקונים, ואם יש תיקונים טכניים? מי בעד? הצבעה בעד, 5 אושר. אין מתנגדים, אין נמנעים. הצעת החוק אושרה. תודה, רננה, על שיתוף הפעולה. הלוואי ויכולתי להבטיח לכם שזאת פעם אחרונה שאני מתעסק עם הוראת השעה. רשות דיבור אפשר להגיש? ודאי. תרשום את זה, אני אגיש חתימות. איתי הסביר שהוראת השעה כרגע בתוקף עד ה-31 בדצמבר. לוועדה יש את היכולת, לשרה, באישור ועדה - - - להאריך אותה, אנחנו יודעים. עד ה-31 במאי. אמרתי, אני מקווה. הלוואי שיהיה החיסון כמו שמבטיחים לנו ולא נצטרך. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:10.